אני פותח את הישיבה. היערכות משרדי הממשלה להעלאתם לישראל של הממתינים במחנות באדיס אבבה ובגונדר, החלטת ממשלה מספר 429. מדובר בישיבת המשך, ישיבת מעקב לראות את ההתארגנות. ישיבות התקיימו ב-21.10, 4.11, 8.11 וזאת ישיבה רביעית שאנחנו ממשיכים לעקוב אחרי ההכנות. נכון לעכשיו ההכנות משביעות רצון, אבל לא נעזוב את זה, נמשיך לעקוב עד שנראה את כל ה-2,000 איש הגיעו לישראל וכבר יושבים במרכזי קליטה וכולם מסודרים ואז אנחנו נעזוב את הנושא הזה. לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להודות לנציג משרד הפנים, נציג רשות האוכלוסין, יואל ליפובצקי. יואל, אנחנו רוצים להודות לך על המבצע שהיה עם שני החיילים שמהרגע להרגע הייתם צריכים לאשר להם אישור כניסה. כל הכבוד לך ולכל העובדים שעשו, אני לא יודע מי עשה את זה, אבל אתה ניהלת את העסק. לא תמיד אפשר לפנות מרגע לרגע לדברים כאלה ואתה עשית את זה בצורה מצוינת ואנחנו מודים לך בעניין הזה ואנחנו גם נעביר מכתב למנהל שלך על העניין הזה. נכין מכתב ונשלח לו.

אני רוצה גם להגיד שבכל ישיבת מעקב משגעים אותנו כל מיני ארגונים. הישיבות לא מיועדות להתחיל עוד פעם את הדיון, אבל כדי להרגיע את העסק אני אבקש ממנהלת הוועדה לקיים ישיבה שבה נשמע שוב פעם את כל הארגונים ואת כל הטוענים ונדבר איתם. נשמע אותם, למרות שהדברים מתקיימים. אני אמרתי, אנחנו היינו בעד להעלות את כל ה-7,000, זו לא החלטת הממשלה, חוזרים על העניין הזה כל הזמן, אבל אנחנו נשמע את כולם. אין בעיה, שלא יחשבו שאנחנו לא רוצים לשמוע. שייתן דיווח כמה בדקו עכשיו. עכשיו אנחנו נדבר.

נתחיל איתך. שני דברים, א', כמה כבר בדקתם ואתם יודעים כמה אמורים להגיע בשבועיים האלה,

האם התחלתם להשיב לפניות לאנשים, האם אתר האינטרנט שפתחתם פועל, האם התחלתם להשיב לאנשים. כל הדברים, בבקשה. אני יודע שזה עובד, אבל תספר לנו. בוקר טוב, אדוני היושב ראש. אנחנו כרגע מבחינת הנתונים בדקנו עד עכשיו 14,212 נפשות, מתוכם נמצאו כאלה שעומדים בקריטריונים כ-1,180. כפי שציינו בעבר, יש לנו צוות של עובדים שנמצא באתיופיה. ביום שישי הוא נסע ומראיינים את המשפחות מאדיס. אנחנו העברנו לסוכנות כבר מעל 500 מאושרים סופית, כך שאני מעריך, שרת הקליטה כרגע נמצאת עם נציגי הסוכנות באדיס ואני מעריך שלקראת סוף השבוע אמורים לבוא עד 500 עולים. זה תלוי בסוכנות כמה שהם יוכלו לסיים את כל הפרוצדורה שיש להם מול השלטונות באתיופיה, אבל אנחנו מבחינתנו נקווה שחוץ מהמטוס הזה של 500 בעוד כשבועיים נוכל להביא עוד 500, להעביר עוד 500 שמות. כמובן שכל מי שאנחנו בודקים ועומד בקריטריונים אנחנו ישר מעבירים לסוכנות, אנחנו לא ממתינים שתהיה לנו קבוצה, אלא כל מי שעומד בקריטריונים עובר להמשך טיפול. שתי שאלות. התחלתם לענות ל-14,212, עניתם כבר מה תוצאות הבדיקה או אתם משאירים את זה לסוף? מי שעומד בקריטריונים, רק מי שעומד בקריטריונים, אנחנו יוצרים קשר עם המשפחות פה בארץ על מנת לתשאל אותם ועל מנת לבדוק כמה נפשות יש במשפחות שמחכות לעלות לארץ, כי הרי הבקשות הוגשו לפני כמה שנים, מן הסתם אנשים מצבם האישי השתנה, נולדו ילדים, ולכן המשפחות שקרובי המשפחה שלהם אמורים לבוא,

הן מקבלות מאיתנו שיחת טלפון והן יודעות. שאר המשפחות, ברגע שנסיים ונגיע ל-2,000, כפי שהבטחנו אנחנו נענה גם לכל מי שהגיש בקשות וגם לכל מי שהגיש אלינו בקשות במייל שנפתח. אנחנו מקבלים מיילים ואנחנו נענה לכולם, רק תנו לנו לסיים ליישם את החלטת הממשלה. כשאתה אומר 14,212, יש 7,000 שוהים. מה, זה בקשות מקבילות? לא, אני אסביר. יש את הרשימה שבה יש, כפי שציינת, כ-7,000 ממתינים שרשומים ברשימות שהוגשו לנו. כאשר ביקשו מהמשפחות בעבר להגיש בקשות הגישו הרבה משפחות בקשות כאשר הם לא נמצאים ברשימות. זאת אומרת משפחות פה בארץ שעלו בהחלטות הממשלה השונות הגישו בקשות למרות שקרובי

בני המשפחה, לא נמצאים ברשימות שאנחנו עובדים על פיהן. אנחנו בודקים את הבקשות שלהם, הבדיקה הראשונה זה האם קרובי המשפחה שהם ציינו בבקשה נמצאים ברשימות או לא. אני יכול להגיד לך שמתוך ה-14,212 נפשות כ-9,623 לא נמצאים ברשימות. פשוט משפחות שעלו לארץ והגישו בקשות להביא את קרובי המשפחה שלהם שנשארו באתיופיה, אבל קרובי המשפחה האלה לא נמצאים ברשימות של ה-8,000-7,000 שהביאו לנו. מתוך מה שבדקנו 1,180 אושרו שגם נמצאים ברשימות וגם עומדים בשאר הקריטריונים שהממשלה קבעה. אז מה שאתה אומר, שבעצם יש עוד אלפי אנשים

צריכים לעלות לישראל והם לא נמצאים בגונדר ולא נמצאים באדיס אבבה? מה שאני טוען שיש עוד אלפי אנשים שיש להם קרובי משפחה פה בארץ שעלו במסגרת החלטות הממשלה, הקרובים בארץ מן הסתם מבקשים שהם יבואו לארץ, אבל הם לא נמצאים ברשימות שאנחנו עובדים על פיהן של מי שממתין בגונדר ובאדיס. אז אנחנו לא יכולים לדעת באמת אם הם ממתינים במחנות, כמה זמן. מבחינתנו אם הם לא ברשימות אז אנחנו לא יכולים להמשיך את ההבאה שלהם. הבנתי. אתה רוצה לשאול משהו?

קודם כל,

אני גם מצטרף למילות הפרגון של יושב ראש הוועדה

גם על הנושא של החיילים, כמו שהוא ציין, וגם על ההתארגנות המהירה שלכם בנושא של המשך העלייה והבדיקה ואתם עושים עבודה סיזיפית. מבחוץ זה נראה קל, אבל אני יודע שזה לא פשוט ואתם באמת התחלתם לאט

להספיק לבדוק את כמות האנשים זה לא פשוט ולכן כל הכבוד לצוות שלכם שנמצא באתיופיה וגם שנמצא פה בארץ. אז באמת כל הכבוד. כשמגיע מגיע. מגיע להם שאפו, תודה על כל הפרגון. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: עכשיו לעניין הממתינים. לפי הדיווח שלך מתוך ה-2,000 יש כ-1,180, אני מבין נכון?

נכון לעכשיו, נכון לנקודה הזאת היום בבוקר, 1,180 שאחרי כל הבדיקות, הרשימות וכל הקריטריונים שקבעה הממשלה שעומדים בזה, כן. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אתה מעריך שלפחות לפי הסטטיסטיקה שבהמשך נגיע ל-2,000 האלה, או שלא נגיע אליו? קשה לי להעריך, אני מקווה שנהיה קרובים, יכול להיות שנגיע ל-1,800-1,700,

אני לא יודע מה יש בבקשות הבאות, אז זו באמת הערכה מאוד מאוד גסה,

זו לא הערכה שבנויה על מספרים. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אני מניח שיהיו לכם ועדות חריגים לנושא הזה. למשל אני מכיר, אני זורק את זה כדוגמה, אני גם לא מציין שם, רק את הסיטואציה, אישה ששלושת ילדיה עלו לארץ והיא עדיין נמצאת באתיופיה לבד ואחד מהם תינוק, בן חמש שנים. אני מניח שזה לא בהחלטת הממשלה, אבל האם יש לכם בדיונים בוועדת חריגים שאתם גם יכולים להשלים ל-2,000. כן, אז אתה צודק. על פי החלטת הממשלה בסעיף 7 נקבע שאם לא נגיע ל-2,000 בהתאם לקריטריונים האלה שאנחנו בודקים היום אז תהיה ועדה שיהיו בה נציגים של רשות האוכלוסין, משרד הקליטה ומשרד ראש הממשלה והם יוכלו לדון בחריגים. יש שם בסעיף כמה מגבלות, למשל במי שהוריו נפטרו כבר בארץ ואז אין כרגע מי שיזמין אותם, ועוד מקרים כאלה. אני מעריך שבעוד כשבועיים, כשנדע יותר איפה אנחנו עומדים אנחנו נתחיל גם בדיונים האלה. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אני מניח שאתם מכירים את המקרה, זה גם הגיע לוועדה וגם אליי, אני מניח שגם אליכם, לפני כמה שנים הורדו מן המטוס משהו כמו 60 או 70 חבר'ה, שהיו זכאי עלייה, אני מקווה שנגיע לדיון בחריגים, אם אפשר לדון על אותה קבוצה כקבוצה שהמדינה כבר התחייבה, קנו להם כרטיס וממש בשדה התעופה החזירו אותם. אני מניח שאתם מכירים את הסיפור הזה. אני חושב שזה דבר שגם הומניטרית וגם יהודית גם שהמשפחות שלהם פה בארץ. אני לא יודע מאיזה סיבה, אני לא רוצה לחקור, לא רוצה לבדוק מה הכשלים, רק לעשות תיקון בוועדת החריגים. במידה שלא נגיע לדיון, אני אשמח מאוד שכל מי שהיה שם, פקידי הסוכנות מכירים, פקידי משרד הפנים מכירים, אז רק אם בוועדת חריגים אפשר להעלות את זה. תודה רבה.

לא - - - אני לא מכיר באופן אישי, מתוודה, אבל אם תוכל להעביר אליי אז אני אוכל להעלות את זה בוועדת חריגים. אם יישארו צריכים לקבוע קריטריונים, אתה לא יכול סתם להעלות, כי אתה לא תצא מזה. אני מציע, ברור לנו שיהיו לפחות 200, 250 כאלה, שאתם בגיבוש יחד עם לא יודע, עם מי שצריך - - - משרד הקליטה ומשרד ראש הממשלה. תיתנו איזה הצעה מי צריך להיות בהפרש, שלא יהיו לנו בעיות. גם צריכים, לדעתי, הסכמה של הממשלה כי זו תוספת. בסדר, תודה. זה אם לא יגיעו ל-2,000. המייל עובד? אנשים פונים דרך המייל?

אנחנו מקבלים פניות, בדקנו, מקבלים כל הזמן פניות, וכפי שאמרתי, אנחנו נסיים אוטוטו ליישם את ההחלטה ואנחנו הבטחנו שנענה לכולם. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: הם רשאים לפנות אליכם גם בכתב באמהרית במייל, נכון? לא חייב עברית. המשפחות שרוצות להגיש בקשה, לשאול, לברר.

לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אתה מקוטע, יואל.

אתה רוצה בינתיים מהסוכנות היהודית? לא, בואו נסיים איתו.

יש שם תקלה. טוב, תחזור על השאלה שלך אחר כך.

את משרד החינוך הזמנת הפעם? הסוכנות, שי? שי באתיופיה, הוא כרגע מלווה את השרה באתיופיה. מה ההתקדמות?

האם ה-1,200 מקומות מוכנים לקליטה כבר? מרכזי הקליטה מוכנים.

איך אתם מתקדמים עם ההפרש של ה-800, בין 1,200 ל-2,000 ומה קורה במחנות, מה קורה עם הבדיקות הרפואיות וכל הדברים, איך אתם מטפלים בזה כרגע. אז קודם כל בהמשך ליואל נכון להבוקר הם כבר סיימו לבדוק 650 איש מתוך המאגר שיואל ציין ויש כבר טיסות מוכנות, יש 330 שעברו כבר את החיסונים ובדיקות רפואיות ואנחנו עושים את המאמץ מחר, ממש מחר, צריכים לעשות חיסונים לעוד 130 כדי שבאמת ביום חמישי הקרוב תהיה טיסה של קרוב ל-500 איש שתגיע כבר לארץ. אנחנו עובדים כבר על הטיסה הבאה שתהיה ב-22 בדצמבר שתגיע עוד קבוצה של כ-500 איש. כולם עברו את הזריקות ואת הכול? אז עברו 330 נכון להבוקר, באתיופיה. אבל אין לכם זמן,

אז עושים מאמץ מאוד גדול להשלים עוד 140 כדי שהטיסה הזאת תגיע ביום חמישי הקרוב. מרכזי הקליטה שכרגע מוכנים לקלוט ראשונים זה בצפת, נהריה ובאר שבע, אבל ככל שהמספרים יגדלו הקליטה תהיה בכל מרכזי הקליטה שלנו בארץ. נכון לעכשיו יש 1,200 מיטות מוכנות במרכזי הקליטה ואנחנו עובדים יחד עם המשרד של שרת העלייה והקליטה להקים, לשלב עוד שלושה מרכזים נוספים בשביל לקלוט את ה-800 איש, ההשלמה

ה-500 שבאים בטיסה, יש להם מקום?

מרכזי הקליטה של באר שבע, נהריה וצפת. מתי הטיסה הבאה? הטיסה הבאה ב-22 בדצמבר. והטיסה אחרי זה יודעים מתי? עדיין לא יודעים, זה הכול בשיתוף פעולה עם אתיופיה איירליינס, זה לפי מצבת הטיסות שלהם. ככל שנתקדם אנחנו נהיה חכמים יותר. בחמישי בשבע וחצי בבוקר בעזרת ה' צריכה להיות נחיתה של הטיסה הראשונה.

סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: יש לי שאלה לסוכנות. בין מרכזי הקליטה שאתם מכינים, והיום אני במצב רוח טוב, אני בא לפרגן, גם לסוכנות מגיע כל הכבוד על העבודה באתיופיה ובכלל על כל ההתארגנות שלכם.

אני יודע שבהתחלה כשהתקבלה ההחלטה להעלות רק 1,200 ונכנסנו ודרשנו שזה יעלה ל-2,000 יש עכשיו הפרש של 800 מיטות במרכזי הקליטה. האם יש אפשרות שתשימו את מרכזי הקליטה לעוד 800 האנשים הללו באזור המרכז, אם יש לכם מרכזי קליטה? למשל אני זוכר שהיה בקרית גת, באשקלון, במבשרת כבר נסגר. האם יש לכם מקומות כאלה שאתם יכולים לשים אותם במרכז הארץ במרכזי קליטה? כרגע יש לנו שיח מול משרד העלייה והקליטה על פתיחה של שלושה מרכזים נוספים. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: איפה הם אמורים להיות?

זה בטיפול מול הרשויות המקומיות. חביב קצב, יש לך אותו? תיכף נשמע אותו. זה בשיח מול הרשויות המקומיות. אבל מרכזי הקליטה שלנו שכרגע קיימים הם בעיקר בצפון ובדרום, זה המיקום הגיאוגרפי שלהם. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: איך אתם ערוכים, מעבר למצבת כוח האדם של הסוכנות? לא הייתה עלייה כזאת מסיבית בשלוש השנים האחרונות, מבחינת משרד החינוך אני מבין שהוא יעלה לתת אם הם פה, אני לא יודע, מבחינת הלימודים, מבחינת התעסוקה בזמן ש קורסי העשרה, משהו אמור להיות, איך הדבר הזה הולך לקרות? אז קודם כל תגברנו את אנשי הצוות שלנו בשטח, גם באתיופיה וגם במרכזי הקליטה כדי לקלוט אותם נכון, גם מבחינת כיתות. בוא נשאל את האנשים,

גם משרד החינוך וגם משרד הקליטה. סגן השר

הפנים דסטה גדי יברקן:

אנחנו נגיע אליהם.

רציתי לדעת איך אתם מתארגנים בנושא של האולפנים. זה אחת.

אם יש ילדים,

איך אתם מתארגנים לקלוט אותם במערכת החינוך. אז ככה, אנחנו בקשר גם עם הסוכנות וגם עם משרד העלייה והקליטה, הם ימוקמו בשלושה אזורים, כבר היום עולה למרכב"ה קול קורא בנוסף לכל המגשרים שנמצאים בבתי הספר ומגשרות בגני הילדים. היום ייצא לרשויות קול קורא נוסף למגשרים, גם בשפה האמהרית. אנחנו ערוכים מבחינת מוסדות החינוך שיקלטו אותם, אבל צריך לזכור שהם באים והם יהיו שבועיים בבידוד ורק אחר כך הם יוכלו להגיע למוסדות החינוך. בתי הספר שעתידים לקלוט אותם, אנחנו איתם בקשר, אנחנו רק מחכים למספרים מדויקים של תלמידים שנכון לאתמול עוד לא היו בידינו, אבל מאחר שאנחנו יודעים באיזה מרכזי קליטה הם ייקלטו אז כן אנחנו ערוכים ומוכנים גם עם מיפוי של בתי הספר שעתידים לקלוט. מה קורה עם האולפנים? האולפנים של המבוגרים הם אצל אלקין, הם לא אצלנו. אז אתם לא מטפלים בזה כבר? סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי

לא הזמנו מהמשרד של אלקין, נכון?

אז בישיבה הבאה נזמין.

סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: רק שאלה למשרד החינוך. מה שנקרא בעבר כמובן נעשו הרבה דברים טובים, גם טעויות תוך כדי תנועה, כדי שהטעויות לא יחזרו על עצמן, שאחד הדברים המאפיינים את מדינת ישראל שהיא אף פעם לא לומדת מקליטה של קליטה שעברה ומחילים את הטעויות על הקליטה הבאה,

במקרה הזה אני מקווה מאוד שיש הכנה, קודם כל החבר'ה שמגיעים, חלקם למדו עברית, הם מכירים את החברה הישראלית, הם לא מגיעים משום מקום וישר נוחתים לחברה במדינת ישראל כמו שההורים שלנו עלו. חשוב מאוד להבין לא רק את השפה, להתחיל ללמד, אלא גם ללמד את הקולטים שחיים בקרבנו, גם מבני הקהילה ואנשים, אני חושב שזה יכול לעזור לכם הרבה יותר טוב לקחת אנשים שמבינים

לא רק מבני הקהילה, או המורים לעברית, שיעברו גם הכשרה לקראת העלייה.

הרשויות אמורות להגיש לפי צורך ומפתח ובמסגרת התקציב שעומד לרשותנו אז אנחנו מקווים לממש את כל המכסה. אני רק רוצה להגיד שמלבד הקול קורא לרשויות, ובלי קשר לקול קורא, המשרד מעסיק עוד 33 מגשרים בעבור בני הקהילה בבתי הספר שהם עובדי משרד ועוד 20 מגשרות חינוכיות שנמצאות בגני הילדים שהן עובדות רשות וגם אותן המשרד מממן. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: אני מבין. זה בדיוק מה שאני מכוון אליו, אם את כבר מפרטת, אני לא רוצה שנגיע למצב של מגשרים שנמצאים כרגע במערכת החינוך, שהם לצרכים אחרים ולדברים אחרים, שייקחו אותם ישירות לעולים החדשים, שזה בכלל אזרחים אחרים לגמרי. זה שיש שם מגשרים ומגשרות מבני הקהילה זה לא הופך אותם לקולטי עלייה או למדריכי אולפן. לא כל אתיופי הוא קולט, צריך לעשות את ההבחנה, כדי שלא נעשה טעויות. צריך לקלוט מגשרים ספציפית לעלייה שמבינים הכול לעזור לקליטה של העולים החדשים שיגיעו. הגדרת התפקיד של מגשר היא לא הוראת השפה העברית ובטח לא כשפה שנייה, למגשר יש הגדרת תפקיד מסודרת, בנוסף לכך הם משתתפים בהכשרות והשתלמויות שהאגף עושה. גם לטובת הקליטה הזאת אנחנו - - - (נתק בזום) תהיה קליטה מיטבית ככל הניתן. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: בסדר. הכוונה שלי שיש תקציב שמוקצה לכם לקליטה, תקלטו עובדים חדשים ולא להשתמש בכסף לטובת עובדים שקיימים לנושאים אחרים. במילים אחרות,

מגשרים חדשים ולא לעשות הסבה למגשרים קיימים לעולים החדשים.

תודה רבה.

ככה, אתה יכול לבקש, אבל אתה יודע.

מכירים את הטריקים,

בבקשה, את חביב קצב כאחרון. חביב, הגענו אליך, אתה אחרון בתור. מה יש לך למסור לנו? יש איזה משהו שאתה רוצה לחדד ממה שאמרו כולם? אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים יד ביד ביחד עם הסוכנות היהודית, הם עובדים איתנו גם הפוך יד ביד בנושא הזה. אנחנו מתואמים מאוד גם עם יואל מרשות האוכלוסין וההגירה, אנחנו עובדים כולנו ביחד. השרה נמצאת כרגע ביחד עם כל הנציגים והמטרה מאוד ברורה, שנקלוט את כל האמורים להגיע על פי החלטת הממשלה עד סוף ינואר 2021, נעשה את הכול על מנת שכל אחד יגיע למקום מאורגן ומסודר. לגבי ה-800 המקומות הנוספים, אתה יכול לומר לנו - - - לגבי ה-800 המקומות הנוספים,

כרגע נמצאים בבדיקה ובמשא ומתן עם כמה מקומות לנושא הזה. אני מקווה שבוועדה הבאה שלך, ועדת המעקב הבאה שלך, נוכל להודיע לכם על תוצאות. סגן השר לבטחון הפנים דסטה גדי יברקן: חביב,

שאלתי קודם את פנינה אגניהו, היא נציגת הסוכנות, לגבי ה-800 הנוספים שיהיו, האם מרכזי הקליטה יכולים להיות במרכז הארץ? חשוב מאוד שזה יהיה במרכז הארץ ולא רק בצפון ובדרום. זה מאוד חשוב לתחילת הקליטה והשילוב שלהם בחברה. חבר הכנסת גדי, אני מסכים איתך, אנחנו עושים את כל המאמצים, בסוף אנחנו ממוקדי מטרה שיהיו לנו מקומות שיקלטו את האנשים. אנחנו ניתן עדיפות מוחלטת למקומות זמינים, למקומות שיקלטו. בסך הכול אנחנו יודעים שהחלטת הממשלה הייתה לפני כחודש ואנחנו כרגע בריצה תוך כדי תנועה לביצוע.

בסדר גמור. אני חושב שנחה דעתנו שהדברים מטופלים ותמשיכו בביצוע.

רצה להגיד משהו?

נשאלת שאלה והתנתקת, האם יכולים לפנות באמהרית במייל, בפניות ובבקשות?

אין בעיה שיכתבו למייל פניות באמהרית, בכל מקרה מי שיענה להם זה יהיה הצוות שלנו שהם דוברי השפה, כך שאם יש מישהו שיותר נוח לו לפנות אלינו באמהרית אין שום בעיה.

אז תודה רבה לכם,

הישיבה ננעלה בשעה 11:53.